שלום וברוכים הבאים לישיבה של ועדת העבודה והרווחה, זו ישיבת הועדה היחידה שמתקיימת היום בכנסת לפני היציאה לפגרה. הכל הולך אחר החתימה. כל דבר שלפי הסוף שלו זה הסימן הטוב. אנחנו מתכנסים היום בי"א בניסן תשפ"ג, ב-2 באפריל 2023 בנושא שאנחנו עסקנו בו רבות ואף אחד לא יכול היה לצפות שזה יעבור עוד לפני הפסח, עוד לפני הפגרה. אבל בשיתוף פעולה שלכל חברי הכנסת, אופוזיציה וקואליציה ושר הביטחון בראשם, והוועדה שלנו, הצוות המסור, המנהלת, היועצות המשפטיות, והיועצים המשפטיים של משרד הביטחון והביטוח הלאומי וארגונים, אפשר לומר שכולם רצו לעשות את המצווה הגדולה ביותר שאפשר לעשות טוב לאנשים. אנחנו עוסקים בהצעת תקנות הנכים, השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח חיים ובהוצאות ביטוח סיעודי, תיקון התשפ"ג 2023. הנושא השני, הצעת תקנות הנכים מסלול מקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה תיקון התשפ"ג 2023, הנושא השלישי הצעת תקנות תגמולים לנפגעי פעולות איבה, ביטוח למקרה מוות תיקון התשפ"ג. אנחנו נשמע מהיועצת המשפטית שלנו את הנוסח של התקנות. אני רוצה להגיד לפרוטוקול שרק בשבוע שעבר העבירה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את החוק הזה שהחל מן תהליך שלם של חקיקה שכולם מכירים ואין צורך לפרטם, אז אם את רוצה להקריא. אולי כדאי שמשרד הביטחון ייתן רקע קצר, והמוסד לביטוח לאומי ואז נקריא ברשותכם? כן. כדי שהצופים יבינו וגם הפרוטוקול ידע לדורות הבאים מה היה פה. אז נציגת משרד הביטחון הגברת הילה שר בבקשה. תודה רבה, אני אתחיל בתודות שהתכנסתם כל כך מהר, והקדשתם את הזמן ואת כל המאמצים כדי לדון בדחיפות בנושאים האלה שכפי שאתה יודע היינו פה רק בשבוע שעבר ואז הכנסת אישרה את ההצעה לתיקון החוק, ועכשיו אנחנו מביאים את התקנות פה לפניכם, שני סוגים של תקנות. תקנות הנכים, הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה. כאן בעצם התיקון שאנחנו מבקשים לעשות, תיקון הראשון ברישא במקום מתגמוליו יבוא מתגמול חודשי כדי שזה בעצם יתכתב עם לשון החוק שם כתבנו תגמול חודשי. והשינוי המהותי הוא באמת בפסקה 4, שם במקום סכום של 121.29 שקלים חדשים יבואו 98.13 שקלים חדשים שזה בעצם הסכום המעודכן לפי הפרמיה הגבוהה ובעצם רק מחצית מהסכום כמו שאנחנו הבטחנו ושר הביטחון הבטיח לאדוני, אנחנו משתתפים מה-1 באפריל במחצית מעלות הפרמיה המעודכנת מה שמביא אותנו לסכום שמנוכה מהנכה הוא רק 98.13 שקלים. זאת אומרת העיקרון של 50%, המדינה ומשרד הביטחון משתתפים ב-50% מהפרמיה שמשלם הנכה, וכן אותו דבר הביטוח הלאומי לגבי נפגעי פעולות איבה? משרד הבטחון משתתף בסכום זהה לסכום שמשתתף הנכה, בעצם 50% מעלות הפרמיה שמשולמת לחברת הביטוח, כן. בבקשה שלומי מהביטוח הלאומי. צוהריים טובים, שלומי מור מהמוסד לביטוח לאומי. אז אנחנו באמת מחזיקים אחרי התקנות של משרד הביטחון אבל בשני שינויים עיקריים.

לעניין ביטוח סיעודי בשל ההרכב הייחודי של נפגעי פעולות איבה ישנה תוספת של כ-19 שקלים שעוגנה כעת בחוק, והדבר הנוסף הוא ביטוח בריאות, ביטוח רפואי, שאנחנו משפים את הארגון, בעוד שמשרד הביטחון לא נדרש לכך כיוון שהוא עצמו מארגן את הביטוח הזה בעצמו. אלו שני ההבדלים היחידים שמביאים אותנו להשוואה מלאה של הזכויות של נפגעי איבה לאלה של משרד הביטחון. אז עכשיו את תקריאי את הנוסח? אני רוצה רק להשלים אדוני לגבי

אנחנו דיברנו על תקנות של הסכום המקסימלי שמותר לנכות, והתקנות המשלימות תקנות השתתפות המדינה, אז כאן אנחנו באמת רוצים לקבוע קודם כל שנכה שזכאי לתגמול חודשי ושארגון נציג של נכים ערך לזכותו ביטוח חיים הדדי, וכאן התוספת, או ביטוח סיעודי הדדי, זכאי להשתתפות בדמי ביטוח מאוצר המדינה לסכום זהה לסכום שנקוב בתקנה שדיברנו עליה מקודם, תקנות הניכוי, סכום המקסימלי שמותר לנכות, וזה בעצם מביא אותנו לחלוקה של החצי חצי. אבל דבר נוסף שרצינו להוסיף זה את נושא ההשתתפות בביטוח בריאות. ביטוח בריאות היום אדוני, כמו ששלומי אמר, זה ביטוח שהמשרד עורך בעצמו עבור הנכים ואנחנו רוצים גם לעגן את זה כאן ולקבוע שהמדינה תשתתף באופן מלא בביטוח רפואי משלים, ברובד בסיסי שזה עיגון של מצב קיים, שערכה עבור נכה צה"ל.

אם אפשר להוסיף את זה.

אני אקריא את הנוסח עם התיקונים. כדי שיהיה ברור על מה אנחנו מדברים. אז נתחיל מהסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה. בתקנות הנכים הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה, תשמ"א 1981 בתקנה 1 במקום מתגמוליו יבוא מתגמול חודשי, כי בעצם הכל רלוונטי, כל הניכויים למי שמשולם לו תגמול חודשי. בפסקה 4 שעוסקת בביטוח הסיעודי, במקום 121.29 יבוא 98.13 שקלים חדשים שזה כאמור 50% מהעלות של הביטוח. בינואר הוועדה אישרה סכום גדול יותר כדי שזה ישלים ל-100% אבל כשהשתתפות המדינה גדלה זה יהיה 50-50, 98.13 שקלים. תחילת תחילתן של תקנות אלה ביום 1 באפריל. למה אנחנו צריכים את הוראת התחילה הילה, את יכולה להסביר? כן, כי אמרנו בעצם שהביטוח מתחדש בפרמיה הגבוהה יותר החל מה-1 באפריל, ולכן אנחנו משתתפים החל מהתאריך הזה ב-50%. אוקיי עכשיו נעבור לתקנות של הצד של השתתפות המדינה. תקנות הנכים השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח חיים והוצאות ביטוח סיעודי, תיקון התשפ"ג 2023 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43א' ו-48 לחוק הנכים תגמולים ושיקום נוסח משולב באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אני מתקין תקנות אלה. אז אמרנו שדבר ראשון, בגלל התיקון של ביטוח הבריאות שמשרד הביטחון ביקש אז נצטרך לתקן את שם התקנות. אז בתקנות הנכים בשם, במקום השתתפות המדינה בהשתתפות ביטוח חיים ובהוצאות ביטוח סיעודי יבוא השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח חיים, בהוצאות ביטוח סיעודי ובביטוח בריאות משלים. משהו כזה. החלפת ביטוח רפואי משלים. בחוק זה כתוב ביטוח בריאות, לא יודעת, מה שהנסחות במשרד המשפטים תחליט, ברור למה הכוונה. את הנוסח אתם תקבעו אבל הכוונה ברורה. החלפת תקנה 1, בתקנות הנכים, השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח חיים ובהוצאות ביטוח סיעודי התשס"ד 2004, במקום תקנה 1 יבוא השתתפות המדינה בדמי ביטוי במקרה מוות ובדמי ביטוח סיעודי, נכה הזכאי לתגמול חודשי ושארגון יציג של נכים ערך לזכותו ביטחון חיים הדדי או ביטוח סיעודי הדדי, שזו התוספת, זכאי להשתתפות המדינה בדמי ביטוח מאוצר המדינה בסכום זהה לסכום הנקוב בתקנה 1.2 שעוסקת בביטוח חיים, או בתקנה 1.4 שעוסקת בביטוח הסיעודי לתקנות הנכים, הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה התשמ"א 1981 לפי העניין. ואז יבוא התיקון, ההוספה של סעיף 1ב'. סליחה רגע יעל, את קוראת מתיקון שיש אצלך? כי אצלנו את הנוסח הזה.

תקשיבי לתוספת ואחר כך תראי את זה בפרוטוקול. לאור בקשת משרד הביטחון במהלך הדין ודברים. אנחנו רוצים שיהיה מושלם בלי שום ספקות שהכל יהיה ברור, אז יעל תקריאי את זה מילה במילה כדי שישמעו. המדינה תשתתף באופן מלא בביטוח בריאות משלים ברובד בסיסי שערכה עבור נכה המקבל תגמול חודשי. תחילתן של תקנות אלה ביום י' בניסן התשפ"ג, 1 באפריל 2023. זאת אומרת שגם אם זה היה בשבת זה חל אז? את מתכוונת מוצאי שבת, כן? תקנות התקבולים לנפגעי פעולות איבה, ביטוח למקרה מוות, תיקון התשפ"ג 2023. כמו ששלומי אמר פה, כבר עיגנו את הנושא של הביטוח הרפואי המשלים. בעצם מהתוספת של הפרמיה בביטוח סיעוד שיש לנפגעי פעולות איבה לעומת נכי צה"ל, אתם נושאים ב-100% מהתוספת הזאת? נכון, אנחנו נושאים ב-100% גם ב-50% שמשרד הביטחון נושא ואנחנו מוסיפים לכך עוד 18 שקלים בגלל ההרכב של הנפגעים. חישוב אקטואריה שונה.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6א' ו-21 לחוק התקבולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל 1970 ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלו. תיקון שם ותקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה, ביטוח למקרי מוות התש"ס 2000, להלן התקנות העיקריות. בשם התקנות במקום ביטוח למקרה מוות יבוא השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח חיים, ביטוח סיעודי וביטוח בריאות משלים. החלפת תקנה 1 השתתפות המדינה בדמי ביטוח חיים וביטוח סיעודי. נפגע הזכאי לתגמול חודשי, גם פה זה רק מי שזכאי לתגמול חודשי, שהארגון היציג ערך לזכותו ביטוח סיעודי או ביטוח למקרה מותו, ביטוח חיים, ישתתף אוצר המדינה בדמי הביטוח בגובה הסכומים שבהם אוצר המדינה בהוצאות הביטוחים לפי סעיף 43א' לחוק הנכים תגמולים ושיקום התשי"ט 1959, נוסח משולב תקנות הנכים השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח חיים ובהוצאות ביטוח סיעודי התשס"ד 2004, כלומר, מה שמשתתף משרד הביטחון כמו ששלומי אמר, משתתף המוסד לביטוח לאומי. הוספת תקנות 1א' עד 1ג', אחרי תקנה 1 והתקנות העיקריות, יבוא תוספת השתתפות בעד ביטוח סיעודי 1א' בנוסף לסכום ההשתתפות האמור בתקנה 1 בעד ביטוח סיעודי ישתתף אוצר המדינה בסכום חודשי של 18.69 שקלים חדשים. השתתפות המדינה בדמי ביטוח רפואי משלים, למעלה זה היה בריאות, נפגע הזכאי לתגמול חודשי, גם פה זה תגמול חודשי, שהארגון היציג ערך לזכותו ביטוח רפואי משלים, ישתתף אוצר המדינה בדמי הביטוח בסכום חודשי של 26.55 שקלים חדשים. עדכון סכומים. הסכומים הנקובים בתקנת 1א' ו-1ב' יעודכנו ב-1 בכל חודש לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המדד החדש, המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון, המדד היסודי, פה המדד היסודי הוא המדד שפורסם בחודש פברואר 2022, תחילתן של תקנות אלה ביום י' בניסן התשפ"ג 1 באפריל 2023. חבר הכנסת יונתן מישרקי.

אני רוצה רק לברך אותך על המהלך המהיר והחשוב והצודק שעשית ביחד עם שר הביטחון, זה ברור לנו שבלעדי העבודה המאומצת שלך בשבועות האחרונים זה לא היה מגיע לכדי גמר, ואתה יודע זו הוועדה האחרונה שמתכנסת במושב הזה, לאור החשיבות של הדברים אני מברך אותך על זה ומודה לך בשם כל נכי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. תודה רבה, וכמובן התודה למנהלת ענת שמעון כהן ויעל סלנט וכל הצוות. ולאנשים הטובים פה. אני אתן לכם להתבטא לפני ההצבעה. נתחיל עם משרד הביטחון, הילה? כן, אין לי מה להוסיף, שוב תודה רבה. אני מציין את זה שהחתימה של שר הביטחון כפי שהבטיח בימים טרופים אלה, אני רואה בזה ממש, אני מעריך את זה ואני מציין את זה. קיבלתי את החתימה שלו ממש התרגשתי שבזמנים כאלה יש לו בראש לעזור לנכי צה"ל בלי שום קשר לכל מה שמסביב יהום הסער. המוסד לביטוח לאומי כבר דיברו? רוצים לדבר עוד מישהו? אני אגיד רק תודה רבה. אני ענבר דוד אני מנהלת אגף נפגעי פעולות איבה בביטוח הלאומי,

אז קודם כל תודה רבה למהלך המהיר הזה שהייתי סקפטית, ואני מודה. ואני רוצה להגיד תודה רבה באופן אישי ליועץ המשפטי שלנו שלומי מור, שבזכותו זה לא היה קורה, אז תודה שלומי.

בבקשה, ארגון נכי צה"ל, עו"ד אייל בן שושן שעבד הרבה הרבה בעניין הזה. תודה. אין לי אלא להצטרף לברכות, ליושב ראש הוועדה וכל הצוות של הוועדה כולל כולם. לשר הביטחון יואב גלנט, ולאגף השיקום ללימור ולהילה ולדורון ולכל הצוות שעזרו. באמת זו בשורה מבחינתנו, זה היה נראה לעיתים רחוק ושלא נגיע במועד, ובאמת הרבה רצון טוב והרבה מקצועיות הובילו לתוצאה הזאת, ואנחנו מודים לכם בשם כל נכי צה"ל תודה רבה לכולם. תודה רבה. יואב סטשבסקי משרד המשפטים? קודם כל אני מצטרף לברכות שהיו כאן על המהלך המהיר והנכון, אני אוסיף רק משפט אחד לגבי התכולה הרטרואקטיבית של יום אחד, שהיא נחוצה בגלל מה שדיברו כאן על העניין שהפרמיה מתחילה. מתחילה ב-1 באפריל אז גם השתתפות המדינה תתחיל מזה. על מנת שלא יהיה יום אחד שלא יהיה לנכים ביטוח סיעודי תקף לפי ההסכמות שהיו. אתה מסכים איתי שזה נחשב ממוצאי שבת. זה נחשב משבת בבוקר, בגלל שאם נכה חס ושללום נפגע במהלך השבת, הוא יהיה זכאי גם לפיצויים. כן, כמובן. אני רוצה לתת לבני פרץ הזדמנות להגיד מילה טובה לכבוד החג.

צריך רק להודות לך על פעולה מהירה שעשית, ולכל הצוות, וליועצת המשפטית, ואני אודה גם לביטוח לאומי ולנכי פעולות איבה שלנו, נציגי נכי צה"ל, ואני רוצה רק להגיד לך דבר אחד לסיום, אני מקווה מאוד מאוד שאתה באותה דרך תלך איתי, כי אני באתי גם בשביל לדבר, בנושא של אחי

שלפחות יקבל את ההכרה ואני לא רוצה שום זכויות. זה יהיה לעילוי נשמתו בעזרת ה'. כנפגע משפחה אני רוצה רק שיקבל, כדי שמי שיהיה אחרינו שיוכלו להגיד עליו קדיש שם ונר הזיכרון תמיד. אני אודה לך מאוד. תודה רבה וחג שמח לכולם.

רותי פרמינגר. אני רוצה להצטרף לכל הברכות, אני חושבת שאלו ברכות אמיתיות שיוצאות מן הלב ומגיעות אל הלב, אני רוצה להודות לך באמת כמו שאמר היועץ המשפטי אייל, היו לנו הרבה ספקות, אנחנו רצינו לקוות, אני שמחה מאוד שהתקווה שלנו התגשמה. אני רוצה להודות לך אדוני יושב הראש, לך מנהלת הוועדה, ליועצת המשפטית, ולחברי הכנסת ולביטוח הלאומי, לנכי צה"ל החברים שלנו בנפש ובגוף, למשרד הביטחון, לשר הביטחון ישר כוח על העבודה, ולענבר. אני רוצה להגיד לכם שאני מאוד מקווה שהרוח הזאת תהיה בחוק הגדול שיש לנו עוד לעשות, משימה גדולה, ובעזרת ה' נעשה ונצליח, תודה רבה רבה. גם שר העבודה והרווחה כמובן.

מה השם שלך? שמי גיא פנחסי, אני הלום קרב. אני מגיע לכאן מאזור כרמיאל, צפונית לכרמיאל. ואני מודה לך על זה שאתה מקיים את הדברים. אגב החוק הזה כולל את כל נכי צה"ל בלי שום הבדל. על זה אני רוצה לדבר בבקשה. נפצעתי בג'באליה ב-1992 פגיעה ראשונה PTSD, ב-1993 נפגעתי בקרקע בלבנון פציעת גוף ונפש. ב-1993 שוב נפצעתי בעזה פגיעה פיזית של אובדן הכרה,

וב-2006 נפצעתי שוב פציעת PTSD של קטיושה שהתרסקה בכניסה לשטחי כינוס. אני בן 50 אני מורה בישראל, ולצערי לאט לאט אני מצליח לאבד את כושר עבודתי, יום-יום דקה-דקה. מה שבעצם קורה פה זה שאני רואה שעשיתם את הדברים בהחלט בצורה מהימנה מבחינתי אבל אני מרגיש שיש פה חיפזון על מנת להגיע לאיזושהי הסכמה שעליי כרגע הדברים אינם מוסכמים בגלל נוסח ואופן הייצוג של ארגון נכי צה"ל שאליו אני משלם 78 שקלים כל חודש, ואני לא מקבל את הייצוג כהלום קרב. לדעתי, הדיפרנציאציה הזו היא חשובה מאין כמוה. מכיוון, שאי אפשר לשים

הלומי קרב שעמדו בחזית צעקו אחריי, כי גם פיקדתי אחרי כוחות, אי אפשר לשים אותנו באותו סל עם אנשים שנפצעו בתאונת דרכים, ואני מכבד את כל נפגעי צה"ל,

כי כל דם שווה לדם.

להיות בתנאי קרב במשך דקות משאיר שריטה עמוקה שכרגע מי שמשלם את המחיר האמיתי זה לא אני , לא אני הגיבור פה, לא אני צריך לקבל את הצל"ש הזה מדני יתום, לא אני. מי שצריך לקבל את זה זאת אשתי ושלושת ילדיי שסובלים אותי יום-יום לילה-לילה. אני לא רוצה לתאר מפאת כבודה של אשתי מה זה לישון לידי. ואני חושב שזה שאתם מקבלים בשתיקה ואומרים את ההוזלה הזאת שעליה דיברת, אני חושב שזה מבזה את מקומם של הלומי הקרב, ואני חושב שמן הראוי שהפירמידה הזאת תתהפך,

שחברות הביטוח שהם גוף עסקי, ואני מבין את צרכיהם ורצונותיהם להרוויח, יבינו שאי אפשר לקחת מאנשים שהם נצרכים או אינם ברי שיקום, שזוהי קללה, במיוחד ללוחמים, זאת קללה מרסקת ולא יכולה להחזיר אותנו למעגל התעסוקה. אני היום עובד, אבל אני לאט לאט נשחק, היום אני עובד כבר חצי משרה, ולשנה הבאה ביקשתי ממנהלת בית הספר לעבוד רק שמונה שעות כי אני אינני מסוגל לעבוד בכבוד ולפרנס. מתוך זה, ייקחו עוד גמולים שמגיעים לנו וינכו משכר מסוים, אני מבין את הצורך,

לי אין בעיה עם ארגון נכי צה"ל כרגע, יש לי בעיה עם זה שכרגע עידן לא נמצא פה, זה בסדר אני מכבד, יש פה נציג שלו,

אני חושב שצריך ליצור דיפרנציאציה שוב ולחשוב על הדברים לעומקם, למרות הרצון לצאת לפגרה שזה מאחורינו, יש ליצור פה דיפרנציאציה מי נפגע, היכן, וכמה לוקחים ממנו. הדיפרנציאציה הזו היא חשובה כי אי אפשר לעשוק פעמיים הלומי קרב של קרב,

אני מדבר על נכי קרב. וזה מונח שצריך להשתרש פה בז'רגון. תודה רבה אני רוצה רק להגיד, ובוודאי תסכים איתי, שבעניין הזה גם הלומי קרב וגם אחרים כולם מקבלים את הסיוע ואת השתתפות המדינה שעולה ל-50% מהפרמיה, כי כולם צריכים את הפרמיה הביטוחית הזאת. אז אני קודם כל שמח שלפחות פה אין שום אפליה. זאת הסיבה גם שאנחנו עוסקים עכשיו רק בנושא שנוגע לכלל נכי צה"ל ללא יוצאים מן הכלל, כולל הלומי קרב שגם הם צריכים את הסיוע הזה.

אנחנו לא הולכים לשום מקום, אנחנו יוצאים לפגרה של שבועיים, אבל בהמשך בעזרת ה', בדיונים ההמשכיים כמובן שאנחנו נדון בכל הזכאויות של כל הנושאי, ולא לאחרונה, אולי אפילו לראשונה הלומי הקרב בעזרת ה'. תודה רבה ושיהיה להם חג שמח, אנחנו הלכים להצבעה. אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד ברשותך כבודו. אני חושב שהכל נובע מזה שיש כאן בעיה חקיקתית, שאינה מטופלת על ידי עידן קלימן שגם כותב במסמך מה-30 באוגוסט, שלא רואה צורך לשנות את חוק הנכים, אני יודע שזו לא עניינה של הוועדה, ואני מבקש את סליחתך, אבל זה המקום להבין כששורש הרע הוא עניין החקיקה, וחייב להיות תיקון בחקיקה הזאת, שהיא מ-1959, ואנחנו חייבים להתקדם ולהבין ששם צריך להכניס את נושא נכי הקרב, וליצור את הדיפרנציאציה שם, ואז יהיה הרבה יותר קל לכולנו פה לגזור את זה ולהרגיש שלמים שהלומי קרב מאחוזים מסוימים פטורים לחלוטין, למרות שזה יישא משקל על כאלה שהם אכן סוחבים את האלונקה עבור אלה שאינם יכולים להשתכר, פטורים לחלוטין לא צריכים לשלם גם לא 98 שקלים. וגם פצועים פיזית יהיו פטורים לחלוטין? אני לא פותח את הדיון, אנחנו לפני הצבעה, אני רק רציתי לתת לך את הביטוי, אנחנו שמענו והוועדה שמעה, ואנחנו וניקח לתשומת ליבנו את הדברים שלך. רצית להגיב נציגת משרד הביטחון? אני רק אומר שבהחלט כמו שכבוד יושב הראש אמר, אנחנו כבר הגשנו חלק מהצעת החוק הנרחבת מאוד. בהמשך יוגש החלק השני בה ידונו כל הזכאויות, והדיון יהיה באמת בהתאם לזכאויות, לתנאים וכו'. אני חושבת ששם בהחלט יהיה מקום להיכנס לעומק הדברים האלה שאתה אומר והם חשובים, אבל כיום אנחנו מדברים על נושא של הביטוח הסיעודי שצריך להסדיר עבור כלל נכי צה"ל. תודה רבה, אנחנו ניגשים להצבעה ברשותכם, אני אציג את ההצבעה כך, כדי שיהיה ברור ואני לא אצטרך לחזור על כל הנוסח. אני אשאל מי בעד הנוסח כפי שהקריאה היועצת המשפטית. אולי נצביע על כל אחד בנפרד? אז נעשה שלוש הצבעות?

נעשה הצבעה אחת על הסעיף שנקרא הצעת תקנות הנכים השתתפות המדינה בהוצאת ביטוח חיים ובהוצאת ביטוח סיעוד התשפ"ג 2023. מי בעד? מי נגד?

הצבעה אושר.

סעיף 2, הצעת תקנות הנכים הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה תיקון התשפ"ג 2023. מי בעד? מי נגד? הצבעה אושר אושר פה אחד. הסעיף השלישי, הצעת תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה, ביטוח למקרי מוות, תיקון התשפ"ג. מי בעד? הצבעה אושר. התקנות התקבלו פה אחד ואושרו בעזרת ה' לביצוע. ותוכלו מיד ללכת לתת לכל נכי צהל ולכל הנכים ונפגעי פעולות האיבה את מה שמגיע להם בעזרת ה' וזה יהיה לזכותכם כסיוע ועזרה שחג הפסח מסמל את כל דכפין ייתי וייכל. שיהיה לכל עם ישראל חג פסח כשר ושמח, ותודה לחבר הכנסת יונתן מישרקי שהיה איתנו פה. הישיבה הזאת נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:29.